(פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ז-2017. לפי מה שהבנתי,

זה ייכנס לסעיף 5. הנוסח יהיה כדלקמן: בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא: "(יב) מכללה טכנולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,

אומר המציע חבר הכנסת מיקי זוהר שזה לקריאה ראשונה בלבד. לא אמרתי שאני מקדם. עמדת הממשלה, שזאת עמדת האוצר, שלפני קריאה ראשונה חוזר לוועדת שרים.

ראשית, אני אומר שזאת קריאה ראשונה.

אם משרד האוצר רוצה לנהל שיג ושיח עם המכללות הטכנולוגיות, אנחנו ננהל אתו שיג ושיח על מאות מיליונים אחרים ועל מיליארדי שקלים אחרים. לנהל משא ומתן אנחנו יודעים, לא מהיום ולא מאתמול. לא רק לנו יש אינטרסים אלא גם לאוצר יש אינטרסים כאן בוועדה. לכן הטענה שהסיכום ייפתח מחדש, אני לא מתרגש ממנה. אנחנו גם נפתח מחדש הרבה הסכמים עם האוצר והיו לנו כמה הסכמים אתו. אם כן, זאת לא טענה שאני צריך להתייחס אליה. אני כאן מתחייב בפניך איתי טמקין רכז באגף התקציבים

רכז מצוין שהחוק עובר קריאה ראשונה ואחרי קריאה ראשונה, אנחנו הולכים לפריימריז שלנו ואני מנסה להיבחר. אחרי שנסיים את הכנסת הזאת, נבוא לכנסת הבאה, נפתח את הנושא הזה עם דין רציפות, כי זה הרעיון כאן.

הרי אם אתם הסכמתם לטרומית, אין שום סיבה שלא תסכימו גם לראשונה כי ראשונה לא אומר שיש חוק אלא אומר שיש התקדמות. אתה רוצה לבטל דין רציפות, זה תפקיד של פוליטיקאים ולא של אנשי האוצר. אנשי האוצר לא רוצים לבטל דין רציפות. אין להם מטרה כזאת בהגדרה שלהם כשהם קמים בבוקר. ולכן אני אומר שאנחנו נגמור את החוק לקריאה ראשונה, נבוא אחר כך בכנסת הבאה וננהל שיג ושיח פתוח וחדש. אני לא אמרתי שזה סופי וזה נגמר. יש עוד קריאה שנייה ושלישית. לכן אין שום בעיה שנעביר את זה בקריאה ראשונה. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, חבריי. אני תומך בעיקרון אבל אני חושב התבטאתי גם בעבר שאין סיבה להקל על מכללה אקדמית יותר מאשר על מכללה טכנולוגית. זה מה שעשינו כאן. זה לא לגמרי. עשינו פשרה.

הם מקבלים מה שמקבלים באקדמיה.

זה לא כתוב כך. אני בדקתי גם היום. מכללה אקדמית לפי כללים מסוימים, היא מקבלת הקלה בארנונה והיא משלמת 33 אחוזים. בדקתי. זאת הצעת חוק כללית. שינינו אותה. אני חושב שזה נכון. אם רוצים את האיזונים כפי שזה נאמר על ידי השלטון המקומי,

ובדקתי את הנושא שוב היום, עם מועצות אזוריות שיש להן מכללות, עמק יזרעאל שיש לי חלק בקיומה, ובנצרת עילית יש מכללה טכנולוגית. הקשר הוא קשר עין. בנצרת עילית זה לא קיים ובעמק יזרעאל משלמים את ה-33 אחוזים. אני מציע ברמה העקרונית להצמיד את זה לעקרונות של המכללה האקדמית.

אבל שזה יהיה כתוב.

בסדר, אבל אפשר להוסיף את זה לניסוח? לא.

איך נצביע בעד? אני רוצה להצביע בעד. הוא התחייב שהוא לא מתקדם עם העניין הזה בלי שהוא מדבר עם אנשי משרד האוצר ועם אנשי המכללות והוא ידבר גם אתנו.

מקובל על האוצר? כבר קיימנו את הדיון והשלטון המקומי אמר את הדברים שלו. צריך להגיד את העלות התקציבית. ברור לוועדה וליושב ראש הוועדה שאנחנו מתנגדים. אמרתם את זה בדיון הקודם.

הייתי יכול להצביע כבר בפעם הקודמת. לא לקחתי בחשבון את הלחץ שפתאום יהיה כאן. אני חושב שצריך לאשר את זה. אנחנו מאשרים את זה. הודיע חבר הכנסת מיקי זוהר שזה רק בקריאה הראשונה. לממשלה יש מה לומר בעניין הזה והיא כנראה תאמר. כל הדברים יהיו אחרת לגמרי ואנחנו מדברים כבר על הקדנציה הבאה. אם תהיה לכם את היכולת, אתם תוכלו למנוע את זה. אם לא תהיה לכם היכולת, אפשר להתחיל את הכול מחדש ולהעביר את זה. לכן אני חושב שמה שמיקי זוהר רוצה, הוא רוצה להעביר את זה בקריאה ראשונה וזה לא הולך להתקדם. על כל פנים, לא הוא יבקש ולא אני אתן. ממילא יהיה אפשר לדבר על כל העניין הזה. אני מבקש מהלשכה המשפטית לגמור את הניסוח של מה שיש אצלכם כי קריאה ראשונה זה ניסוח יותר קשה ורק אחר כך יהיה את הניסוח הזה. מה העלות התקציבית?

העלות התקציבית היא בין 13 ל-14 מיליון שקלים תקציבי הרשויות המקומיות,

ולמדינה?

מי בעד אישור הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי

התשע"ז-2017 בכפוף לכל מה שנאמר כאן? מי נגד? הצבעה בעד פה אחד הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ז-2017 נתקבלה.